צהריים טובים, אני שמחה לפתוח את הישיבה המשותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט והוועדה לזכויות הילד,

חברתי, יושבת-הראש, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. דיון בו אליו הייתה אמורה להגיע גם שרת החינוך שנאלצת להופיע בזום.

ואנחנו מודעים, וישבנו גם חברתי וגם אני לא מעט עם הארגונים וגם הגנים והפעוטונים, ואנחנו מודעים לכל הבעיות הכרוכות

תודה.

אני רוצה להעלות את שרת החינוך, בבקשה. ד"ר יפעת שאשא

יושבת-ראש ועדת החינוך,

יושבת-ראש הוועדה לזכויות הילד,

חברותיי

כל מי שנמצא במסגרת של שבעה פעוטות ומעלה הוא מפוקח. אבל עדיין רק חלק קטן יחסית של הילדים נמצא במעונות סמל, שהמשמעות של זה מעונות מסובסדים. הכוונה

אנחנו עדיין לא יודעים כמה מסגרות יש, איפה נמצאות כל המסגרות, ואני מעריכה שבשיתוף פעולה של ההורים, ויחד עם הרשויות המקומיות שמהיום, בכל רשות מקומית,

תודה רבה לך השרה יפעת שאשא ביטון, על הדברים. אני רוצה לתת את ההזדמנות לנציגת משרד החינוך,

אני חייבת להצטרף לתחושה המובנת שאנחנו נמצאים בציון דרך משמעותי

המטרה שלנו שהיועצים האלה יעברו מרגע זה

המעון, שיבטחו את הבטיחות פה על-פי התקנות,

וכמובן, אנחנו נמשיך בתהליך חוק

זה באמת מאסט כדי להבטיח את שלומם וביטחונם של התלמידים. הסטנדרט הנוסף הנושא של המעטפת גם ברשויות. אנחנו יחד עם הרשויות לראשונה יהיה רכז ייעודי בנושא של לידה עד שלוש בכל רשות

כשהן עוברות את שעות הקורסים האלה הן מקבלות שכר תוך כדי? כן. הדבר הנוסף, הנושא של התשתית הפיזית. אנחנו מדברים מעבר ל-240 מיליון שקלים

כולנו יחד לטובת יצירת מענים הנדרשים, לרבות, הסדרה של המבנה הארגוני,

יש פה המון דברים שאנחנו צריכים לעשות יחדיו כדי לפעול לטובת מהלך כזה

בבקשה.

גם חברת הכנסת שרן השכל ומיכל שיר, וגם השרה שנמצאת בזום.

משפט, ואני אתחיל אולי מהסוף,

למעשה, זה יום מבורך, יום שמח שאנחנו חושבים שקורה כזה מהלך שהרציונל של המעבר

אבל צריך לזכור שישנם דברים קריטיים שאם לא ייעשו במידית, המעונות והרשתות קורסות לחלוטין. מתשובות שאנחנו מקבלים ממשרד הכלכלה, אני יכול לומר בצורה מאוד ברורה, במילים אחרות הולכים

יודעים מה המספרים,

לפחות שם צריך לתת מידית את התשובות ואת הפתרונות, הן בנושא השכר,

בנושא ההשתייכות שלהם למשרד החינוך האמיתי, ותקצוב אמיתי לדעת מה הולך לילדים, מה להכשרה, מה לבינוי.

מכאן מגיעה לזה עזרה, ולכן הסבסוד נשאר במשרד העבודה,

כל עוד המערכת הזו של גילאי לידה עד שלוש היא מערכת שאין בה חוק חינוך

אנחנו מנחים איך להגיש ומה לעשות,

יש לנו ערוץ דיגיטלי מקוון. אני אגיד שאנחנו נמצאים בתהליך מאוד מתקדם שבו

ולבקש ממנו

מסבירות מאוד יפה שמבחינתן זה לא מעניין אותן כמה האימא עובדת. כל עוד האבא לומד תורה בבית המדרש, ולא באקדמיה - הם לא יקבלו סבסוד. בעצם, על הגב של הילדים האלה,

לפני רגע,

התפארתן ואמרתן שעכשיו הילד הוא במרכז, על הגב של הילדים האלה שהם לא הכי במרכז, הם בריצפה, ודורכים עליהם, על

אני רוצה לצעוק. מיכל שיר סגמן (יו”ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד): את רוצה לצעוק, אני אתן לך לצעוק,

ושל המשפחות האלה שבחרו בדרך התורה. - - - אתם לא, אני

אני דווקא מצפה מיושבת-ראש הוועדה שתאמר משהו בעניין הזה. אני חושב שזה עוול לקחת סקטור שלם שפשוט לא ייהנה מהדבר הזה. אז שאלתי בקריאת ביניים, היא אמרה לי, בסוף דבריה

אני עוצרת את זה כאן.

לנועה שוקרון רפרנטית חינוך באגף התקציבים ממשרד

אם הוא ממשרד האוצר, תשאלי אותו מה הסיבה... שרן, לא יכול להיות שזה לא מעניין אותך. סליחה, אורית, כרגע אנחנו נמצאים בדיון מאוד ספציפי לעניין המעבר של הגיל הרך ממשרד הכלכלה למשרד

אתם כינסתם דיון - - - זה לא חגיגי שרומסים חלק מילדי ישראל. אני קוראת אותך לקריאה ראשונה,

זה לא מפחיד אותי בכלל. תודה רבה. אני רוצה את

אני אתייחס. הייתה עבודה מאוד אינטנסיבית של שלושת המשרדים חינוך, זרוע העבודה ושלנו שהובילה בסופו של דבר גם החלטת הממשלה בנושא. החלטת הממשלה מפרטת גם את חלוקת הסמכויות, וגם את העברת התקציבים.

כל נושא הפדגוגיה והסטטוס החינוכי עובר למשרד החינוך,

תודה רבה. אז יופי.

והינה את יוצאת. בסדר גמור. תודה רבה. תכנסי דיון, ביקשתי ממך כבר פעמיים. יש חברי כנסת שנמצאים איתנו גם כן בזום, אני

אני רוצה לברך את מיכל, ואת שרן, על הדיון הפורה הזה.

שרת החינוך הלכה, אני גם מברך אותה. תודה רבה לכולם. תודה רבה על הדברים.

ואומרים לו זה בדיון אחר,

זה בדיוק אותו משל שאמרתי לכם.

ההיריון, הלידה והתינוק והזכויות של האישה, והזכויות של הילד,

תביני, הכעס פה, הזעם פה, זה על זה שבאמת לא

למה עושים את זה? חבר'ה, בסיום,

תיקחו אותם בעגלות למעונות. < יור >> היו"ר שרן מרים השכל: תודה רבה. בבקשה,

גם אני מברך על המעבר, אני חושב שהוא תהליך דרמטי. לחמו

כלומר,

בידודים,

אני חושב שיש היום אלפי מסגרות כאלה, צריך שיהיה להם כתובת. ותיקון חקיקה, שזה אצלנו שרן ומיכל,

תראו גם אותם, ותעבירו אותם למשרד החינוך, כדי שיקבלו את החינוך שאנחנו רוצים שכל הילדים יקבלו מגיל אפס עד גיל 18. זה פשוט ממשיך את אותו קו שהיה עם המשפחתונים מזה שנים. הן נחשבות למין עצמאיות, כך שלא באמת מחליטים בשבילן שעות עבודה,

כשכירות, להיות חלק מההכשרות, ולקבל גם תנאים כמו שהשרה אמרה בצדק, גם הן מקבלות את התנאים המתאימים כדי שנוכל להביא כמה שיותר מטפלות ברמות הכי גבוהות להיות שם חלק, כדי

ב-2018, גבירותיי,

שמגדירים את היקף התופעה, את סוגי הצרכים והמענים

קחי בחשבון, שאצלנו,

העיקר לא להגיע למצב שהבעל יעזוב את הכולל,

לתודעה. תודה רבה. שלום,

אני גם יושב-ראש ועדת המשנה לגיל הרך בשלטון המקומי. אני בטוחה שאני גם לא היחידה שלא כל כך מבינה איך זה הולך לקרות מחר בבוקר. אגב, אגיד בצניעות רבה. לעשות השתלמויות עזרה ראשונה אני

אתם חלק מהמעטפת הזאת. התקציב של הבינוי כפי שגם אמרנו בהתחלה,

אני מין הסתם שנוציא קול קורא בהקדם ל-180 מעונות. הקורסים של עזרה ראשונה, לא

ולהבין איך ומי מטפל ומי אחראי כדי שהם לא יהיו ילדים חורגים, אלא באמת ילדים אמיתיים בתוך מערכת

מיכל, לפני שבוע הוועדה לזכויות הילד הוצאנו מכתב דחוף לאלוף אורי גורדין, מפקד פיקוד העורף, מאחר וממשרד החינוך נמסר לנו שאין להם את הסמכות לגעת בנושא חלוקת האנטיגן,

זה גם חלק מתפקידה, ותפקידנו זה בעצם להמתין לתוצאות ולראות מאיפה ממשיכים מהנקודה הזו. בנוסף,

יש גם חוק הוצאות טיפול בילדים, לרבות גני ילדים ומטפלות. החוק שלי מדבר על לידה עד שלוש.

בבקשה, ליאור גבאי. אני מדבר בשם פורום הארגונים שמפעילים מעונות יום ויצ"ו,

חברה למתנ"סים.

אנחנו שמחים על עצם המעבר למשרד החינוך, יש חשיבות לרצף החינוכי. מי כמונו שמטפלים בתחום הגיל הרך

אני מבקש לשאת דגש על הנושא הזה.

תודה, גברתי יושבת-הראש, יש לי כמה שאלות. לגבי האנטיגן, גם בוועדת הכספים שאלנו. קודם כל, גם אני מצטרף לברכות,

220 זאת הכשרה מקצועית, והמטרה היא בהחלט לתמרץ את הצוות החינוכי. לקחנו בחשבון את שעות הלמידה לא רק את הקורס עצמו שיהיה ממומן על-ידי משרד החינוך,

אנחנו מבקשים לקחת את הארגונים בחשבון כמי שיכולנו לעשות את ההכשרות בפועל, כי יש לנו ניסיון בכל אופן של עשרות בשנים, ואנחנו נוכל לעשות את זה ברמה העירונית, ברמה האזורית בצורה כזו או אחרת. ראיתי שאתם מדברים באמת על הדברים שהם הלב של החינוך של הילדים. אבל יש פה נושא שהוא קצת חסר לי שלא נתתם עליו דגש - הנושא של הבטיחות, הוא מאוד חשוב, אבל גם הנושא של הביטחון. לצערי, אנחנו רואים כמעט בכל יום, לפחות פעמיים, שלוש בשבוע על מקרי התעללות בגני הילדים.

כל מה שדיברנו, וגם במצגת, לא ראיתי איזושהי התייחסות, איזושהי פעולה אולי לזהות את זה לפני, אולי בתהליך של הסינון. למשל העניין של בדיקת רישום פלילי לפני שסייעת מתחילה לעבוד, אז אני יודע שכרגע זה לא מתבצע. יש שתי השתלמויות. אחד בנושא של עזרה ראשונה. השני, בנושא של התנהלות בטוחה. אתה מדבר על התנהלות בטוחה, ויהיו 22 שעות שכל הצוות החינוכי מחויב איך לטפל בילד, בנוסף ל-18 שעות עזרה ראשונה. לגבי רישום הפלילי, בגלל שהחוק היה עד 21, עדיין מבקשים את הרישום הפלילי? בוודאי, זה בתנאי סף. היום גם אתם מבקשים את זה כל סייעת שנכנסת.

דבר אחרון, לגבי הצעדים שהשרה אמרה שהיא תעשה כל אחד מהם יותר מבורך מהשני. רק דבר אחד לא מסתדר לי בסיס התקציב נכנס 240 מיליון, ולפי הצעדים שהיא אמרה שהיא תעשה אנחנו מגיעים ל-400 מיליון, אני מדבר על הורדת התקינה, הכשרות והדרכות, הנציגים ברשויות 54 מפקחים, והבקרים ביחד זה סביב ה-400, ובסיס התקציב אמרתם 240 מיליון, אז יש פה משהו שיורד? אם נועה מהאוצר נמצאת, היא תענה לך על זה בצורה יותר מקצועית ממני. אבל חלק מהסכום מעבר ל-240 מיליון בבסיס תקציב של משרד החינוך הוא בדיוק למטרות הסבסוד והוא עובר לכלכלה. הורדת התקינה עדיין לא נמצאת בתקציב הזה, רק בשביל לסבר את האוזן. הורדת התקינה לא? עדיין לא נמצאת בתקציב הזה. למה הם לא רוצים לעשות את זה? לא, אל תגזימו. אני אומר את המידע שיש לי. בבקשה, נועה מהאוצר. באמת, כל שינוי בסטנדרט, בעצם ההליך שבו הוא נעשה, הוא דרך ועדת המחירים. מעונות היום מוסד מפוקח, ולכן כל שינוי בסטנדרט הוא איזשהו תהליך שבו השינוי הזה מתומחר. התמחור הזה בא לידי ביטוי בתעריף של מעונות היום, ומשם גם נגזר תוספת הסבסוד. התהליך הזה טרם הושלם מקצועית.

משרד החינוך אמר שזה גם הובא בהחלטת הממשלה שברצונו להוריד את יחס התקינה. אבל הדבר הזה טרם הוגש לוועדת המחירים וטרם הוצע לו איזשהו תמחור או הערכת עלות. ולכן, יש פה איזושהי פרוצדורה שצריכה להתקיים עד שזה יהיה בפועל. ברור שבפרקטיקה גם מבחינת שנת הלימודים וכו', הביצוע של הדבר הזה יהיה ככל הנראה עד ספטמבר הקרוב, ואז באמת הנושא הזה יתוקצב אחרי שהוא יעבור ועדת מחירים. אבל לגבי הורדת התקינה, השרה אמרה שזה יהיה עכשיו. משנת תשפ"ג. מספטמבר זה יתחיל. אז מה כן נכנס ב-240 מיליון תקציב? אנחנו כבר ענינו על זה בתחילת הדיון. רוב התקציב הוא בעבור התשתית ברשויות. התקן הנוסף שירכז את לידה עד שלוש, הוא בעבור ההכשרות של עזרה ראשונה, התנהלות בטוחה, והקורס הפדגוגי חינוך טיפול הוא בעבר ההדרכה הפדגוגית של ארבע שעות בכל מעון, ועבור עיבוי הפיקוח בכל מחוז. נועה צור אנחנו ענינו על זה בתחילת התקציב, בעבור ההכשרות של העזרה הראשונה, התנהלות והקורס הפדגוגי הוא בעבר של ארבע שעות בכל מעון, ועבור עיבוי הפיקוח בכל מחוז. לפי החישוב שלי זה יוצא 240, אבל בסדר.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אופיר כץ.

אני רוצה לברך באמת על הצעד הזה, זה צעד היסטורי לכל דבר ועניין. מכיוון שיש לי מעט מאוד זמן, אני אתייחס לכל הנושא של הכשרות. כפי שעכשיו שמעתי קצת התבלבלות בטוהר המקצוע. מדובר במטפלות ולא בגננות. אני רוצה לדעת אם יש כוונה באמת לעשות הכשרה טרום כניסה, מבחני בדיקה קפדניים למי הולכת להיכנס בכלל למערכת. מעבר להכשרות שיהיו בתוך המערכת למטפלות הקיימות, בנוסף, לדעת אם יש איזושהי כוונה להכניס גם את הסייעות שמגיל שלוש והלאה לתוך משרד החינוך. היום הן מועסקות על-ידי הרשויות המקומיות. זה מהלך שהוא מחייב כדי לקבל באמת תחושה של ביטחון גם לילדים וגם להורים ברגע שאנחנו נמצאים בתהליך הזה. דבר מאוד חשוב שרציתי לדעת. עד היום בדקו באמת את הגברים לגבי הנושא של רישום פלילי. לא בדקו את הנשים אם יש להן איזשהן הפרעות. אני ציינתי מקרה חי וקיים לפני פחות מחודש שקרה לנו, שנכנסה סייעת באמת עם הפרעות נפשיות. ביום הראשון היא החזירה מכות לילד שהיא באה לטפל בו. בנוסף, חוק המצלמות היום סוף, סוף פתרנו מקרה שאמא שהרגישה לא בנוח וחשדה במטפלת ופנתה למשטרה, כי אי-אפשר לפתוח את המצלמות רק על-ידי תלונה במשטרה. מה שקרה שהמטפלת בגלל התמ"ת הושעתה לתקופה מסוימת בגלל שלקח המון זמן עד שהמטפלת הזאת הושעתה. ברוך השם, היום היא חזרה לעבודה מחוסר אשמה. חשוב לי לדעת שבאמת מטפלים בכל הדברים שעד היום היו והם לא סגורים הרמטית. תודה רבה. תודה רבה על הדברים. תודה רבה. קודם כל, בעצם העמותה וכל המורים שלנו הם גם עובדים החל מגילאי לידה ובמשפחתונים ובגנים פרטיים, במעונות יום, גני רשויות, אני יודעת שכרגע רוב העיריות, רוב הרשויות עדיין לא יודעת על קיומם של כל הגנים וכל מסגרות החינוך הקטנות האלה. אנחנו פה יכולים לתת את המידע הזה. דבר נוסף, מבחינת כל אורחות חיים שמשרד החינוך בעצם מקדם גם לגילאי לידה עד שלוש. חשוב שיהיה שיח גם איתנו מבחינת הנהלים מה מותר,

מבחינת תוכניות עבודה שלנו, איך לעבוד, ומה לעבוד. אני בקשר ישיר עם ד"ר אפרת אפללו, ממשרד הבריאות, אבל חשוב שיהיה גם עם משרד החינוך. כשהיינו עם משרד הכלכלה, היה קשר ישיר שוטף, אבל עם משרד החינוך טיפה יותר קשה. אין לנו אבא ואימא, ואנחנו צריכים פה מענה במקרה של בעיות מול מי אני עובדת, מול מי אני מדברת, איך הקשר השוטף. תודה. צהריים טובים. אני רוצה להודות ליושבות-ראש הוועדות. אני באמת מברכת את הוועדה הזאת. אני חושבת שהוועדה המשותפת הזאת צריכה להתכנס באופן קבוע לפחות בשנה הקרובה, פעם בחודש, פעם בחודשיים. באמת, יש פה המון נושאים. אני חושבת שכל הנושאים שעלו היום הם מאוד קריטיים וחיוניים.

שאנחנו כעמותה, היינו לאורך כל השנים ולאורך כל הדרך עם המעבר, ובאמת, התפללנו לכך, ואנחנו מברכות גם את השרה על כל מה שנאמר. אבל, אני רוצה כן להגיד משהו חשוב חברים. דיבורים כמו חול, ויכול להיות שיש מה לאכול, אבל אין מי שיאכיל. הבעיה האמיתית כרגע לפני השטח שאין כוח אדם. אז גם ההכשרות, וגם הבינוי, גם הסבסוד וגם התקינה, הכול באמת אלה תהליכים לטווח הרחוק והטווח הקרוב שאנחנו מדברים עליהם, אבל בשטח יש פצצה מתקתקת. נשים לא רוצות לעבוד במקצוע הזה. אנשים לא רוצים ללמוד את המקצוע הזה, ולשם כל האנרגיה וכל המחשבה כרגע צריכה להיות מופנית, כי באמת אנחנו כאן יושבות עם כל הפניות שאנחנו מקבלות, יושבות עם אנשי המקצוע, ויושבות עם עוד גופים, ואני אומרת לכם אם יש תקציב, כבר יושבים לדבר על התקציב הקרוב, חלק עיקרי מהתקציב הזה, ונועה ממשרד האוצר נמצאת עדיין, אני מקווה, צריך לתת את הדגש על איך גורמים לנשים לעבוד ולהמשיך ולרצות להיכנס למקצוע, כי גם אם נוריד את התקינה אין מי שיפתח את הגנים. וגם אם עכשיו יהיה סבסוד גם לאברכים הכול טוב ויפה, אבל לא יהיה נשות מקצוע שיפתחו. אני חושבת שאתן כחברות יושבות-ראש הוועדה, צריכות לדרוש את זה ולתת לזה זמן מוקצב מתי היא תתכנס ותתחיל לעבוד. בנוסף לכך, אני שמחה לראות את שושי כידור כאן, כי באמת, ניתן לראות שהרשויות המקומיות התחילו לשים לב שזה הזמן שלהן גם להתחיל לקחת את המושכות ולהתחיל לנהל את העניינים.

וכאן נועה ואורנה ואינה נמצאות, אני חושבת שהגיע הזמן להוציא גם קול קורא מיוחד ולתת הסבר ראוי לרשויות המקומיות לרתום אותן. הרבה רשויות מקומיות לא מבינות את המהלך, לא מבינות מה קורה. אנחנו נותנות המלצות כעמותה, אבל זה לא התפקיד שלנו. המרכז לשלטון המקומי הוא כלי אדיר להגיע לרשויות. דבר אחרון, הנושא של הבטיחות. מקרים שמגיעים אלינו שנמצאים כרגע במשטרה, אני רוצה להגיד לך. משטרת ישראל מקבלת הקלטות, מצלמות תלונות וכדומה. הם עדיין מפנים את הנושא למשרד הכלכלה לאגף מעונות יום, על מנת להוציא צו סגירה למקום. הם לא יודעים שצריך להעביר את זה תחת משרד החינוך, אנחנו בשיתוף פעולה על זה. גם הדברים האלה צריכים מהר להיעשות, זה לא משהו שהוא צריך להיות בתהליך. מקום שיש בו פגיעה בחסרי ישע, צריך לתת לו את הפתרון במידי. אני מבקשת גם על זה לא להוריד את הרגל מהגז. וכמובן, שוב פעם חוזרת על הבקשה, תכנסו את הוועדה המשותפת הזאת לפחות פעם בחודש,

תודה רבה. רק דיברנו, פורסם עכשיו כתבי אישום נגד תקיפה של שישה פעוטות בהרצליה.

סיגל טולדנו, ועד הגנים. תודה שרן, על הדיון, ומיכל, כמובן.

הברכות,

אני רוצה להגיד משהו חשוב בשם ההורים שפחות דיברנו עליו. אנחנו מקבלים המון פניות על הורים ללא מענה. חשוב לנו שתדעו שברחבי הארץ אנחנו רואים ושומעים הרבה מאוד הורים בגיל הרך אפס עד שלוש, שלא מצליחים בכלל למצוא מסגרת. אז לפני שאנחנו מדברים רגע על האיחוד של המעונות ועל הפיקוח וכו', חייבים לעשות איזשהו מהלך שבו אנחנו יודעים למפות את ההורים האלה ולתת להם פתרונות גם אם זה גן פרטי, גם אם זה גן מפוקח, אין היום להורים פתרונות בכלל, הם גם לא מוצאים גנים פרטיים. המעונות נסגרים. בתקופת הקורונה ראינו מעונות שנסגרים אם בשל העדר כוח אדם, אם בשל העדר תקציבים הורים קיבלו הודעה חודש לפני שהם אמורים לחזור לעבודה מחופשת לידה, אין לכם גן. אז חייבים לשים לב לסיפור הזה, ולזכור שעדיין חלק נכבד, הרוב הגדול של ההורים בגיל אפס עד שלוש, הם הורים בגנים פרטיים, וחייבים להכניס אותם איכשהו לתוך המניפה הגדולה והחשובה הזאת תחת משרד החינוך, ולשים להם איזשהו סוג של פיקוח של רישיון,

להכניס גם את המטפלות בגנים הפרטיים לתוך אותה מטריה של הכשרות שאתם תחליטו לגביה. אבל צריך לזכור, זה עדיין רוב ההורים ורוב הילדים במגזר הזה של אפס עד שלוש. הם עדיין במסגרות פרטיות. ומילה אחרונה. אנחנו מאוד מבקשים סיפור האכיפה מאוד חשוב. אנחנו מדברים עליו שנים. אפשר לכתוב נהלים ולקבוע מדיניות, ומדדים וכו', אבל בסוף אנחנו רואים את זה גם בגני הילדים 3-6. יש בעיה של אכיפה בשטח, צריך לתת על זה את הדעת, ולחשוב איך באמת עושים את זה, ולשים סוף סוף את הגיל הרך אפס עד שש על השולחן במקום גבוה, במקום שראוי לו. ההורים של הילדים הקטנים והצעירים במדינת ישראל, מרגישים תמיד אחרונים בסדרי עדיפויות,

אם זה בכל דבר. הגיע הזמן להפוך את הפירמידה הזאת לא רק תקציבית, אלא גם מבחינת תשומת לב. אנחנו מקווים שזה יקרה, ויוצאים מפה בקריאה בשם ההורים לכולכם.

תודה רבה על הדברים. חנן דגן. בבקשה. תודה רבה על האפשרות להגיד. אני רוצה להתחיל, קודם כל כמובן אני מברך על המעבר הזה. אני רואה את משרד החינוך שעושה עבודה מאוד קשה כדי לבוא ולהכניס את הדברים לשגרה, וזה דבר מאוד לא פשוט. הבעיה העיקרית שאני רואה זה השיח. והשיח הוא כאילו מתעלם מהגנים הפרטיים. אנחנו רואים את זה בכל המכתבים שיוצאים, הפרטיים בקושי קיימים. אנחנו רואים את זה בבדיקות אנטיגן בקושי לקבל אותם שעד היום פונים לרשויות והם לא יודעים על מה מדובר. אנחנו רואים את זה אם זה בבתי ספר וכל גן עירייה קיבלו 20 בדיקות לילד, ואצלנו 5 בדיקות לילד. אני לא מבין מה ההבדל בין ילד לילד. צריכה להיות פה התייחסות שווה לכולם. בתוך השיח, בהנחיות, יש הנחיות שהן ניתנות והן מתאימות לאותם אלה שנמצאים תחת משרד החינוך בצורה מלאה עם רשימה שמית של ההורים. וכלפי הגנים הפרטיים אין הנחיות שאומרים למשל בדבר פשוט, לכתוב במכתב בגנים פרטיים אנא תמלאו את הטופס ותשמרו אצל הגננת. אבל אין התייחסות לזה, ואנשים חושבים שהם יכולים למלאת באותו פורטל. אנחנו חייבים לעשות פה שינוי בתפיסה. מעבר לזה, בתוך כל הדיונים שאנחנו מקיימים, ואנחנו רואים איך הדברים מתקדמים, אנחנו רואים שיש כוונה איפשהו לכלול את הרשויות המקומיות בתוך הליך הפיקוח. הדבר הזה בתוך חוק הפיקוח עצמו, נאמר איפה שבמפורש כאשר רשות מקומית שהיא מפעילה גנים עד שלוש משלה, היא לא תוכל להשתתף בפיקוח. אנחנו רואים שאנחנו נמצאים בצד, ולא שמים לזה את הדגש. לא באים ויוצרים הסדר לפני שמתחילים, אלא מתחילים להעביר לפני שיושבים איתנו בצורה מלאה איך לעשות את זה. איפה שיש פה ניגוד אינטרסים מאוד קשה, יש לנו ויכוח קשה וארוך טווח עם הרשויות המקומיות, זאת אומרת, בהתייחסות לגנים הפרטים ראינו את זה בצורה חריגה שעד היום עוד לא נפתרו חלק גדול מהבעיות שאנחנו חייבים לסיים את זה איפשהו. שרן, זה נופל לפתחך לסיים את כל ההליך שעשינו הישג אדיר. אנחנו ראינו את הרשויות שהן לא רוצות לקחת אחריות בחלוקה של האנטיגן, ודוחים בהרבה מקומות את הגנים הפרטיים, אז בטח ובטח איך רוצים להעביר להן את הפיקוח כאשר הן לא רוצות אותנו. אז צריך לבוא ולסגור את הדברים עוד לפני. מעבר לכך, בכל הנושא של ההכשרות, אנחנו שומעים איך באים ורוצים לפצות על שעות העבודה, כאשר בגנים הפרטיים זה דבר שהוא בלתי אפשרי ולא כולל אותנו מי יממן את אותן שעות עבודה עבור אותם עובדים. בנוסף, העובדים עצמם והחוק איפשר את זה, התקנות איפשרו את זה, כאשר יש עובדים ותיקים הם יכולים לעשות קורסים פחות מ-220 שעות, כאלה ש-20 שנה הן עובדות בגן, האם הן צריכות את אותו אורך, אבל אף אחד, גם בתקופה שזה היה במשרד הרווחה, וגם כיום, אני לא רואה שום התייחסות לקורסים המקוצרים האלה, לאלה שהם ותיקים עם המון שנות ותיק. וחייבים פה כדי שנוכל כן להתחיל להכשיר את העובדים, העובדים האלה עם הותק, עומדים כרגע וממתינים. הזמן הולך ומתקתק לכיוון הארבע שנים תחולה של החוק וחבל על הזמן הזה. בואו תנו גם את האפשרות הזאת להתקדם. חשוב לי להבהיר, פיקוח עושה אך ורק משרד החינוך, לא הרשות המקומית. לגבי ההכשרה, ההכשרה היא לכולם. נכון שהתקציב או האחריות של הרשות תהיה לסגור או לתאם את הקורס מול המכללות, אבל היא לכולם. נכון לעכשיו אנחנו יודעים שיש קרוב ל-70% נשות צוות שלא עברו הכשרה מקצועית לגיל הרך,

אנחנו שמים דגש על הקורס המקצועי של 220 שעות. ברור לנו שבהמשך אנחנו נתייחס גם למטפלות עם הותק, ונתאים קורסים עבורם. אם אפשר להגיד מילה. ראשית, אני מודה לכם על הדיון החשוב. אני מברכת כאן את הקולגות שלנו ממשרד החינוך, את אורנה, אינה ואת נועה, שהפכו להיות שותפות בחודשים האחרונים. בפתחו של יום המשפחה שחל מחר, אני רוצה להגיד שבאמת באיזשהו מקום אנחנו מרגישים שיש בית. אבל כמו שחנן אמר, אתם צריכים לזכור ש-77% מהענף הזה שייך למגזר הפרטי, הוא הופך להיות מוסד חינוך. יחד עם זאת, הוא עסק לכל דבר. אנחנו באמת רוצים איזושהי התייחסות שהיא מתאימה לכך. ראינו את זה נקודתית בבדיקות האנטיגן. אבל חשוב לנו שתהיה גם התייחסות לתחומים האחרים, כמו אישור להפעלת מעון שעשית הישג אדיר, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מה קורה עם זה ברשויות המקומיות. זהו, זה נכנס לתוקף בינואר. אבל עדיין לא קיבלנו את צו הקפאת הליכים, ולא קיבלנו את החלטת שרת הפנים מה קורה מעל 36 ילדים, ורשויות מקומיות לא יודעות מהרשימה לאישור הפעלת מעון, ככה שעדיין ממשיכות לאכוף שימוש חורג שזה לכשעצמו כבר לא תקין. תודה רבה על ההתייחסות, וכמובן שהמשך העבודה על תקנות חוק הפיקוח שדינו חל בוועדה לזכויות הילד יכול באמת להתקיים בפורום משותף כזה ואז כולנו נרוויח מהדבר. תודה רבה. תודה רבה. שרן, אפשר רק שאלה לחדד קצרה, רק 220 שעות זה על כל המטפלות משבעה ילדים ומעלה, לא משנה אם זה סמל או לא.

שאלה אחרונה לגבי מתווה תמיכה בפעוטות שצריכים סיוע, הנגשה ושילוב. האם יש דיון להעברת המעונות השיקומיים או שזה בכלל כרגע לא על השולחן. ההחלטה לא אצלנו כרגע. מיכל שיר סגמן (יו”ר

ההחלטה כפי שהיא כיום משאירה את המעונות השיקומיים במשרד הרווחה.

הבנתי. אני חוזרת להתרגשות של תחילת הדיון. עוד יהיו דיונים בנושא הזה. כמו שאמרנו, זה נושא שהוא מורכב מאוד, מבורך, אך מאוד מורכב. אנחנו כמובן נעקוב אחר ההתקדמות במידה ויצוצו בעיות וברכות, אנחנו גם אוהבים לפרגן, לראות איך הדברים מתפתחים,

איך אנחנו עונים על כל השאלות, לרבות כל מה שקשור לסל המחירים ולמשכורות של המטפלות. ילד הוא ילד, ואני שמחה לומר שסוף סוף הילד נמצא במרכז, ועל מדינת ישראל תמיד לראות את הילד לא רק כמערכת חינוך, אלא כמכלול גדול. והסיבה שאני אומרת את זה, כי לפעמים כשמדובר גם על גנים פרטיים, או על כל המושג הזה של פרטי, באים ואומרים הוא לא חלק ממשרד החינוך, כי ההורים שלו בחרו ללכת למוסד פרטי אז הוא נפרד. אז ילד הוא ילד בין אם הוא במסגרת פרטית. ולשאלת האנטיגן שלמשל מופיע היום, משרד הבריאות, פיקוד העורף, ולכן, על כל ילד לקבל את ה-360. אני מברכת את משרד החינוך ואת שרת החינוך על הצעד האמיץ וחסר התקדים ההיסטורי יש לומר. אני שמחה, ואני מברכת גם את חברתי שרן השכל על הדיון החשוב הזה. תודה רבה. תודה רבה, גם אני כמובן מברכת את חברתי מיכל שיר, יושבת-ראש הוועדה, ואת שרת החינוך על המהלך האמיץ הזה שהוא אירוע היסטורי לא פחות מזה. ברור לי שאנחנו רק בתחילת הדרך. ולנו כאן בוועדת החינוך ובוועדה לזכויות הילד, יש עוד עבודה חשובה וארוכה מולכן, מול כל המשרדים, כדי לוודא שאותו מעבר נעשה בצורה המיטבית. זה לא רק כדי לבוא ולבקר את העבודה שלכן, ההיפך, זה כדי לעזור לכן קודם כל לקיים את הדיון הציבור ולשמוע עמדות של גופים, של ארגונים וכו'. אבל בעיקר גם כדי לעזור לכן לגייס משרדים נוספים כדי לעשות את זה כמו שצריך, כי אם כבר עושים את זה, אז באמת צריך לעשות את זה כמו שצריך.

אנחנו נקיים דיון נוסף בעוד כשישה שבועות על מנת לראות כיצד הדברים התקדמו. קודם כל, חלוקת בדיקות הקורונה גם לפעוטות ממש חשוב. המון הורים פונים מאוד מודאגים, כל הארגונים. ולכן אנחנו מבקשים גם מתווה כיצד זה עובד ואיך זה למעשה נעשה. אנחנו מבקשים גם אם זה לא לעכשיו לטווח הרחוק, כאשר יהיו המעונות והכול יתפקד לעניין העברת הרישום ממשרד הכלכלה למשרד החינוך, או לרשויות המקומיות שמכירות את המצב הסוציו-אקונומי של התושבים שלה.

למצוא איזשהו מתווה שיהיה יותר נכון עבור התושבים, במקום פשוט להשאיר את זה במשרד הכלכלה. אנחנו מבקשים כמובן התכנסות ועדת המחירים כמה שיותר מהר. אנחנו מקווים שעד הדיון הבא כבר תהיה ישיבה ראשונה ותוכלו לעדכן אותנו בפרטים של ועדת המחירים, זו בקשה שלנו. לעניין הגנים הפרטיים. הם כרגע באמת מחזיקים את מירב הפעוטות במדינת ישראל. אנחנו מבקשים לעשות את זה ביחד בשיתוף פעולה בדיון בשולחן עגול יחד איתם כדי לראות איך המעבר הזה נעשה בצורה המיטבית. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכל מי שהגיע. תודה רבה למשרד החינוך. המון בהצלחה. משימה לא פשוטה, משימה מאוד מורכבת שנמצאת על הכתפיים שלכם. אנחנו סומכים עליכם, ואנחנו פה כדי לסייע בדרך. תודה רבה לכל מי שהגיע לישיבה. תודה רבה לכל חברי הכנסת,

שנשארת ככה עד הסוף. תודה לכולם. הישיבה נעולה.

15:15.